אני שמחה לפתוח את וועדת החינוך, התרבות והספורט של כנסת ישראל. היום בתחילה אנחנו פותחים את התערוכה של אילן ברוך שהחלה כמובן היום, אני רוצה ככה לומר כמה דברים, קודם כל תודה רבה ליהודית, שבאמת מצאה את האומנות המהממת הזו ומביאה אותה אלינו לתוך הכנסת, כל חודש מחדש, כדי להעשיר גם את הידע שלנו וגם כדי להכניס קצת מהתרבות והאומנות הישראלית, כאן לתוך כנסת ישראל, ולתוך כל מי שמגיע אל וועדת החינוך. אני רוצה להודות לך, אילן ברוך על היצירות המהממות האלו, שכל כך מכניסות את האווירה החגיגית של ט"ו בשבט, כאן אלינו לתוך הבית שלנו, לתוך כנסת ישראל, עם פירות הארץ והירוק וירושלים שהיא באמת העיר שהיא לב ליבה של הזהות הישראלית, היהודית ובאמת, פשוט כיף ותענוג להיכנס הבוקר לוועדה ולראות את אותן יצירות.

אני רוצה לאחל חג ט"ו בשבט שמח לכולם כאן. אני שמחה לפתוח את תערוכתו של אילן ברוך, שנקראת 'ראש השנה לאילן'. אנחנו רואים את הפריחה והצבעים הירוקים ביצירותיו הייחודיות, אני רוצה להודות לך אילן, על שהחלטת לשתף אותנו באומנות שלך כאן, בוועדת החינוך, התרבות והספורט. אנחנו בימים לא פשוטים ובשיאו של גל נוסף של התפרצות הקורונה ועדיין חשוב לנו לזכור שאנחנו חזקים ויודעים לעבור ולהתמודד עם האתגרים הלא פשוטים האלו יחד וגם כאן, דווקא ברגע הסימבולי הזה, בחג ט"ו בשבט, שהוא מסמל פריחה, התחדשות והוא גם יום ההולדת של הכנסת, שחוגגת היום 73 שנים. אני רוצה לאחל לכנסת שלנו מזל טוב, לכנסת היקרה שלנו. אנחנו נמצא את הדרך לצמוח מהתקופה המורכבת הזו ולהיות מאוחדים, כמו שרק עם ישראל יודע ברגעים קשים, אז חג ט"ו בשבט שמח, שנצמח ונפרח יחד, למען העתיד, למען חינוך ילדינו, למען התרבות והאומנות, ובכלל למען מדינת ישראל. בריאות לכולם וחג ט"ו בשבט שמח. אני רוצה לתת את זכות הדיבור ליהודית גידלי, מנהלת הוועדה, שמביאה אלינו את התערוכה, לומר מס' מילים,

תודה, גברתי היושבת ראש. אני מבקשת לציין שהתערוכות מתקיימות כבר למעלה מ-25 שנה, ואני מבקשת להודות לחברת הכנסת שרן השכל יושבת ראש הוועדה, שמוכנה להמשיך במסורת ברוכה זו, תודה רבה. היום אנחנו ביום חדש של הכנסת, הנקרא "מגוון דעות - כנסת אחת". אני מבקשת לציין שבוועדת החינוך של הכנסת לא הייתי צריכה לחכות ליום הזה, במשך ה-25 השנים האחרונות הוצגו כאן כל פסיפס הקשת בחברה הישראלית, הוצגו כאן תערוכות של ציירים יהודים וערבים, חילוניים ודתיים,

גברים, נערים חרדיים, צלמים דרוזים, נשים ערביות, נשים אתיופיות, עירונים, מתנחלים, תלמידי בתי הספר, אנשים פגועי נפש, כל הגוונים, כל מגוון הדעות, אבל כולנו בסופו של דבר מתאחדים לכנסת אחת. אני מבקשת לציין שהייתה פה תערוכה מיוחדת להדר גולדין, הייתה פה תערוכת ציורים שלו, והגענו לתערוכה הנוכחית, התערוכה של אילן ברוך, המוצגת במיוחד לט"ו בשבט. השם של התערוכה כפי שכתוב במסכת ראש השנה, שם כתוב "ראש השנה לאילן", אבל אנחנו קראנו לתערוכה הזו: "ראש השנה לאילן", בתרתי משמע, זה גם וגם. ט"ו בשבט הוא חג טבע, ונבחרו פה הציורים של אילן, יש לו כל מיני, אבל נבחרו הציורים שלו של מייצגים את ארץ ישראל, את עץ הזית, עץ הדקל, ירושלים, נופים.

סברס שזה הדבר הכי. רימונים, תמרים. תמרים. תודה רבה, אילן, בבקשה. המון המון תודה, יהודית, את מרגשת מאוד, ושרן שמח להכיר אותך וריגשת אותי אפילו יותר. יהודית, תודה על האצירה והחברות והכתיבה המיוחדת בקטלוג שיצא, זה מאוד מאוד ריגש אותי.

כמו שאתם רואים כאן לפניכם, עבודותיי מתמקדות בנופי הארץ, על כל שלל עושרה ומורכבותה. העיסוק שלי במשך השנים התמקד במגוון הצומח, שמזוהה מאוד עם הנוף הארצישראלי ובנופיה הקדומים וההיסטוריים. ציוריי מתארים הרבה את ירושלים, נופי הארץ ובדמויות בני המקום. נושא בולט בעבודותיי הוא הצבר, לו הקדשתי מס' רב של ציורים